סליחה על האיחור, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת העבודה והרווחה,

ז' באדר תשפ"ב, השעה 10:10 בבוקר. דנים בהצעות החוק של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס